2023. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת. בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הצעות חוק לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק 3815/25 וכלה בהצעת חוק 3932/25: הצעת